אני פותח את הישיבה, הנושא הוא מתן סיוע נפשי לחיילים עולים בודדים בשפתם בתקופת הקורונה. ישיבת הוועדה היום 9 בנובמבר 2020. נושא הסיוע בתחום בריאות הנפש עלה בישיבה החגיגית שקיימה הכנסת